בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו היום עוסקים בתקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של

על חשבונות פיננסים

זה משהו טכני. " לכל המונחים בתקנות אלה תהא המשמעות הנודעת להם בתקן, אם לא נקבע אחרת בפקודה או בתקנות אלה. חובת רישום מוסד פיננסי

גולדשטיין אומר לך וזה מה שאיגוד הבנקים אומרים לך.

התקנות והחוקים לא באו כדי לשרת אותם,

אם בעל החשבון המציא למוסד הפיננסי תיעוד עצמי לגבי יחיד, ובלבד שאותה מדינה זרה מסוימת אינה נמנית עם המדינות המצוינות בתיעוד העצמי כמדינות שבהן הוא תושב לצרכי מס, וכן המציא

נמצא רק סממן מהסממנים המפורטים בחלק

לא קיימנו שיח עם מינהל הכנסות המדינה בנוגע להוראת המעבר.

אבל אתם לחצתם עליי כל הזמן לקיים את הדיון כמה שיותר מהר, ערן יעקב, רשות המסים, מינהל הכנסות המדינה. אני ממש במצב מביך לחלוטין. אני פשוט לא מבין איפה אני עומד. אני עזבתי הכול,

אין דבר

הנציגה של לשכת רואי החשבון, כל מה שהיא רוצה הוא להוסיף פיסקה או תקנה שנגיד בה שאם הבנק קיבל חוות דעת מעורך דין או רואה

על הנושא הזה של האישורים של רואי החשבון. אנחנו דווקא בדיוק הפוך.

קבלנו תלונות ממשרדי רואי החשבון למה הבנקים דורשים מהם לאשר כל מיני דברים. עכשיו הם מבקשים כן יכולים

הם חוששים שאם הם יאמינו, אז בסוף יבוא אליו הרגולטור ויגיד לו: רק רגע,

אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר כבר על איזושהי תוצאה. כן, נכון. הם מדברים על

את בדיקת התיעוד האלקטרוני לפי פסקה (1)(ב)(3)(ב) יערוך המוסד הפיננסי הישראלי המדווח בתוך 180 ימים מיום השינוי או עד 31 בדצמבר בשנה שבה התרחש השינוי, לפי המאוחר, על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ה), מוסד פיננסי ישראלי מדווח רשאי להחיל על חשבון

וגם בשיתוף פעולה עם גורמי הממשלה הומלץ על טופס שהוסכם. גם לגבי פטקא וגם לגבי CRS, הלקוח חותם רק על טופס אחד ולא על שני טפסים. מנסים להקל עליו כמה שאפשר.

אבל אני רציתי רק להגיד לפני שאנחנו מסיימים ב-11:00 מתחילה המליאה, אנחנו לא יכולים להמשיך. מה שהיה פה היום לא רלוונטי לגבי כל הנושא הזה. אני אמרתי, ואמרתי את זה גם פה שבלי קשר לשום דבר אני רוצה לסיים את שני החוקים האלה. כל מה שאתם תראו עכשיו, שיש כל הזמן, אנחנו ממשיכים עם החוק הזה בשבוע הבא, כמו גם עם חוק הגמ"חים, את התקנות האלה. זה לא קשור למה שהיה פה. מה שהיה פה זה סתם דבר, שהוא לא בסדר. אבל אני אמרתי, אחרי שמסתיימת הפגרה, אנחנו יוצאים מהעניין של הבחירות לרשויות המקומיות, אנחנו לוקחים את שני החוקים האלה ומסיימים אותם. אני חושב שצריך לסיים אותם. וממה שהסברתם לי על ה-CRS, אני חושב צריך לסיים את חוק הגמ"חים בגלל שאחרת המצב יהיה רע. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו ממשיכים את ה-CRS.

אנחנו ממשיכים את חוק הגמ"חים. אני כמובן אעשה כל מאמץ כדי לסיים את זה כמה שיותר מהר. מה עם חוק עידוד השקעות הון בחקלאות,

תכניס אותו?

אי אפשר לעשות את כל הדברים יחד. אבל תאמין לי שזה יהיה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.